היום יום שני, כ"ג בסיון תשפ"ג, 12 ביוני 2023. על סדר-היום: א. בקשת יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בהצעת חוק הדרכונים (תיקון מס' 10),

לפני הקריאה השנייה והשלישית. יש פה בקשה לפטור מחובת הנחה, היות שהסיפור של הדרכונים זה סיפור שבעצם מקדם לנו את הוויזות. אגב, זה על פי דרישתה של ארצות הברית, על מנת לסיים עם חוק הוויזות. מעבר לכך, עוד שבועיים זה כבר יהיה מאוחר מדי, אנחנו הולכים לקראת סיום המושב. ולכן אנחנו מבקשים פטור. יש פה גם נציג ממשרד הפנים, גיל, שיכול גם להסביר את הנושא. ואם אפשר גם להתייחס לזה שתחילתו של החוק ביולי, כשמדברים על הדחיפות. אדוני היושב-ראש, אני הבנתי שאין קשר בין תיקון מס' 10 לבין הוויזות האמריקניות. זו בקשה שלהם. גיל תכף יסביר את זה. אז לכן אני שואל. זו בקשה של ארצות הברית. גיל, בבקשה, שם ותפקיד לפרוטוקול. אני משנה למנכ"ל רשות האוכלוסין. הסברנו בדיון האחרון בוועדת הפנים לאורך דקות ארוכות את הקשר המורכב שקיים. אני אסביר אותו שוב בקצרה לוועדת הכנסת. החוק במקורו נוצר ללא שום קשר. הוא גם הוצע בקדנציה הקודמת וגם בזו שלפניה. הוא מסתנכרן בחודשים האחרונים יחד מבחינת הטיימינג, לא מבחינת המהות בהכרח - - - אתה יכול להסביר? אני מייד אסביר. הוא מסתנכרן מבחינת הטיימינג עם דרישה אמריקנית עקרונית. מה הדרישה האמריקנית העקרונית? לסתום פרצות מסוימות שמבחינת האמריקנים התגלו בהליך שבו ישראל נותנת דרכונים זמניים, ובחלקים מסוימים של הליך העלייה. ישראל הציעה מספר פתרונות, שאנחנו מבחינתנו רואים אותם כסל אחד, שאמור להניח את דעתם של האמריקנים. יש פה מספר פתרונות שלא קשורים בחקיקה, והחקיקה היא רכיב אחד - - - וכל הפתרונות שלא קשורים לחקיקה כבר מוצו? אני אסביר עוד רגע. הם בוצעו? כן. כאילו זה הדבר האחרון?

זה הדבר האחרון בסל הפתרונות שישראל התחייבה לו. ישראל התחייבה לאמריקנים לסיים את הדבר הזה במהלך חודש מאי. היו עיכובים שונים של הכנסת בעניין הזה, גם ענייני תקציב וגם עניינים אחרים. אנחנו בעצם בנקודה בזמן שאנחנו במשא-ומתן עם האמריקנים לא עומדים בהתחייבות שנתנו לסיים את הדבר הזה במהלך חודש מאי, ומכאן הדחיפות המיוחדת שיש בדבר הזה. זו גם הייתה הסיבה שביקשנו בשעתו מוועדת הכנסת פטור מחובת הנחה לפני הקריאה הראשונה. אבל בדיון - - - זאב, רק רגע, יצוין שיש גם בקשה בכתב של יושב-ראש ועדת הפנים, חבר הכנסת יעקב אשר, שהוא מבקש לאור הדחיפות את הפטור. בדרך כלל נהוג במצב כזה לבוא לפה ולהציג את הבקשה,

אם יש בקשה בכתב אז זה גם מתקבל. השאלה שלי לגיל: בדיון בוועדה אתה הגדרת את זה כך אני מצטט מהזיכרון אבל מקווה שאני לא טועה אמרת: אין בקשה אמריקנית ספציפית על החוק הזה. יש קשיים מסוימים שהאמריקנים העלו מולנו, בין השאר בנושא הזה של דרכונים זמניים. יש סל של פתרונות אפשריים, בין השאר על חלק מהבעיות עונה החוק הזה. יכולנו ללכת לפתרונות אחרים. אנחנו מאמינים בחוק הזה בלי שום קשר לבקשה האמריקנית, ולכן ראינו בקידום החוק פתרון לנושאים האלה. האם הפתרונות האלטרנטיביים שעליהם דיברת, שיכלו להחליף את החוק, הם ניתנים לביצוע מהיר? הפתרונות הנוספים הם לא פתרונות אלטרנטיביים לחוק, הם בצד החוק. האמריקנים זיהו פרצות - - - אבל נשאלת בוועדה, גיל: האם החוק הזה הכרחי? והאם זו דרישה אמריקנית? אמרת: לא.

אמרת שהיו דרכים אחרות - - - תן לו לענות. שאלת, זאב. לא, הוא נשאל בוועדה.

אני נשאלתי את השאלה הזאת, ועניתי בוועדה, ואני אענה עכשיו שוב.

האמריקנים הציגו דרישה עקרונית. הדרישה העקרונית שלהם היא לפתור פרצות שהתגלו מבחינתם בהליך שבו ישראל נותנת דרכונים זמניים, ובמקטעים מסוימים בהליך העלייה. ישראל הציעה סל של פתרונות לדבר הזה. הפתרונות האלה הן לא פתרונות חלופיים אחד לשני, הם פתרונות מצטברים אחד עם השני. פתרונות אחרים כבר בוצעו בזמנים שישראל התחייבה להם מול האמריקנים. הנושא הזה, שהוא חלק מסל הפתרונות שאנחנו נותנים לאמריקנים, גם הוא היה אמור להסתיים במהלך מאי. הוא לא הסתיים במהלך מאי. ישראל כבר נמצאת בעצם - - - הבחירה של הקואליציה לתעדף חוקים אחרים, אבל בסדר. לא נכנס לזה. זהו, זו האמת. אבל זה ברמה של 24 שעות? הרי אנחנו דנים פה על פטור של 24 שעות. צריך לזכור על מה אנחנו דנים. זה לא פטור משבוע. זה לא 24 שעות, זה אפילו יותר. איך יותר? כי אתם תגידו שזה לא בהסכמה, אז מחר לא תביא את זה, ואז זה יגיע ליום רביעי, שלא מעלים בשנייה ובשלישית. ואז תגיע לשבוע הבא. ואם אתה מגיע לשבוע הבא, אתה מגיע בעצם למצב שאתה כבר נמצא בסד זמנים מאוד מאוד לחוץ. ולכן אנחנו מבקשים את הפטור, שזה יהיה היום, אחרי שנסתיימה החקיקה, כדי לזרז את ההשלמה של החוק.

קודם כול לקואליציה מותר להביא חקיקה ממשלתית ביום שלישי. יש לזה מחיר מסוים בהתנהלות מול האופוזיציה, שהיא בוחרת לא לשלם אותו.

אנחנו בחרנו לשלם, ואתם ביקשתם וגם הגענו להבנות,

אני לא אומר שלא גם בשבוע שעבר וגם השבוע, כדי שלא - - - השבוע לא הייתה בקשה ביום שלישי. אז לכן אני אומר לך שלא.

אני אומר לך שהייתה בקשה, אני קצת מעורה במה שקורה. גם אני, היות שאני חלק מהמשא-ומתן - - - אז יכול להיות שכל אחד מעורה עם מישהו אחר. אחר כך נשב לעשות הצלבת מידע. אני מול יו"ר הקואליציה, לא יודע על מישהו אחר שקיים פה בהקשר הזה. אבל בסופו של דבר אני שואל: האם מבחינת האמריקנים זה דחוף ברמה כזאת שצריך לבקש פטור של 24 שעות, או אפילו כשיטתו של חבר הכנסת אזולאי, פטור של כמה ימים? אנחנו באיחור של כמה שבועות. זו בחירה של הממשלה. רק רגע. אנחנו באיחור של כמה שבועות עם העניין הזה. אנחנו בתהליך של משא ומתן. מכיוון שאדוני מכיר תהליכים של משא ומתן, אז הוא מבין את המורכבות שיש בעניין, אז אני לא מתכוון פה - - - זו הסוגיה האחרונה שנשארה מבחינת ההתחייבויות הישראליות? זו הסוגיה האחרונה שנשארה בסל הפתרונות שעליו אני כרגע מדבר.

ובנושאים אחרים? אני חושב שזה לא הנושא של הדיון. אבל זה חשוב. אם יש נושאים אחרים שלא סיימתם - - - זה החוק האחרון שאתם אמורים להביא בסיפור הזה?

אם זה החוק האחרון תודה רבה, גיל. יש עוד מישהו שרוצה להתייחס?

בבקשה. אתה מזכיר לי אותי, שאני מבקש להתייחס גם אחר כך, אחרי שהתייחסתי. לא, שאלתי שאלות הבנה עד עכשיו, לא התייחסתי. אני אמרתי שאתה מזכיר לי אותי. אילנות גבוהים. אני לוקח את זה כמחמאה. בתמונה שהוצגה כאן על ידי הממשלה למעשה, אם אני מבין נכון,

יש עוד נושאים לא סגורים. לאו דווקא בנושא של הדרכונים הזמניים, אבל בנושאים אחרים שצריך לפתור אותם כדי לסיים את הסוגיה של פטור מוויזות. אז ממילא מדינת ישראל בסיום החקיקה הזאת, במידה שיינתן פטור והחוק יעבור הלילה, לא תוכל להגיד לאמריקנים: סיימתי את כל התחייבויותיי בכל הנושאים. מבחינתנו השולחן נקי, אפשר לגשת - - - שנייה, תן לו לסיים את השאלות, אחר כך תענה על הכול. אני רוצה שאם יש לעוד מישהו שאלות, אז שתוכל לענות על הכול. אז על פניו זאת התמונה שהוצגה. בתמונה כזאת אני לא מבין למה צריך לבקש פטור מחובת הנחה לקריאה שנייה ושלישית, כשהממשלה בחרה לא לקדם את החוק הזה בזמנו, לא בפטור בקריאה ראשונה. הרי היה ויכוח על זה כאן, ובסוף יו"ר הקואליציה החליט שהוא מתעדף דברים אחרים. וזה לא היה כל כך דחוף כדי להביא את זה לפני התקציב, אלא הוא משך את הבקשה שלו לפטור, וירד מהרעיון להביא את זה לפני התקציב, למרות שהייתה אפשרות להתחיל את תהליך החקיקה שבועות קודם. אז כשלממשלה ולקואליציה לא דחוף, והן מחכות במשך שבועות, למה צריך לקחת מהכנסת את הכלי הזה המינימלי של 24 שעות שמגיע לה? בדרך כלל קורים דברים הפוכים: נותנים פטור לקריאה ראשונה, ולא תמיד זה מתורגם לפטור לשנייה ולשלישית. אבל פה הממשלה ביקשה פטור מקריאה ראשונה, חזרה בה מהבקשה, החליטה שזה לא כל כך דחוף, עיכבה, נדמה לי, בשלושה שבועות את הקריאה הראשונה, ועכשיו באים אלינו ואומרים: למרות שהחוק עוד לא הונח על שולחן הכנסת, הוא יונח רק היום, אנחנו רוצים לעבור מייד לדיון בו ולהצבעה. אני חושב שזה לא מוצדק, גם מבחינת ההתנהלות של הממשלה מול הכנסת. אם לממשלה זה לא היה דחוף והיא הייתה מוכנה לחכות כמה שבועות, היא יכולה להתכבד ולחכות 24 שעות; או אפילו לשיטתך, אם מכל מיני שיקולים קואליציוניים זה ידחה ליום שני הבא, לפי התמונה שמוצגת כאן, אני לא רואה שהשמיים ייפלו, וזה הדבר שבגללו כן יהיה פטור מוויזות או לא יהיה פטור מוויזות, בגלל ההפרש הזה של שבוע. בלי שום קשר, אני כרגע לא נכנס לדיון לגופו של החוק, כי בדיון בוועדה הוצעו פתרונות שהיו פותרים את סוגייה האמריקנית, ושהם מתאימים לנתונים סטטיסטיים שהצגתם, ועדיין התעקשתם ללכת לנוסחה המחמירה, שאין בינה לבין הבקשה האמריקנית ולא כלום. אבל זה כבר דיון - - - את זה יש לך כבר 8 שעות במליאה לנמק. זה כבר דיון לגופו של החוק. אבל אני כרגע מדבר על הבקשה לפטור מחובת הנחה. לא רואה לה שום הצדקה שום הצדקה בנסיבות האלה.

בבקשה, חבר הכנסת משה טור פז. אני רוצה להמשיך להחרות ולחזק אחרי חבר הכנסת אלקין בהקשר של השידוך פה של חוק הדרכונים בהקשר

אני חושב שהשידוך הזה הוא לא מובן מאליו בעיניי, גם אחרי דבריו של עו"ד ברינגר., ויש פה איזושהי שאלה.

גם בוועדה אחרי שלושה דיונים הוא לא היה מובן.

לכן אני מעלה את זה כאן. כי התיקון שנעשה ב-2017, שבעצם אפשר לשר הפנים לתת דרכונים באופן מיידי, בניגוד לנוהל שלפני כן, שזה לקח כמה חודשים כמו שקורה ברוב העולם, היה נתון למחלוקת מראש. והיה ויכוח, היו נקודות בעד ונקודות נגד. העובדה שנושא כל כך קריטי, שיש לו השלכות על כל מדיניות ההגירה של ישראל, מגיע כאן לוועדת הכנסת לדיון כל כך מהיר לפני הדיון בקריאה שנייה והשלישית, בעיניי יש בו טעם לפגם. מן הראוי מבחינת התהליך אני אומר: גם על ההחלטה יש סימן שאלה בעיניי, אני מודה על האמת, אני אפילו לא משוכנע איפה נמצאת האמת. אני רק אומר: יש פה דיון מורכב על המשמעויות של העובדה שאנחנו עכשיו מזיזים למצב שלפני 2017. יש פה שאלה. ולכן בעיניי מן הראוי למצות את הדיון, ובשביל זה לא עושים פטור מחובת הנחה אלא ממצים את התהליכים. אגב, הדיון מוצה, הסיפור הוא רק טכני. מבחינת הדיון, הוא מוצה בוועדות. אני מבין. אבל אנחנו בוועדת הכנסת עוסקים בטכני. הטכני נועד לתת מקום לתהליך. ובעיניי התהליך לא מוצה, ולכן לא נכון לתת פה פטור מחובת הנחה.

חבר הכנסת ארז מלול, חבר ועדת הפנים בכל מקרה, מי ששאל, אם בשם יושב-ראש הוועדה, אני הצגתי, אבל אני מאמין שתעשה את זה יותר טוב, אז תציג את זה. בטוח לא יותר טוב ממך. כבוד היושב-ראש אמר במשפט אחד: זה טכני. הדיון מוצה. היה דיון מעמיק,

עם משרד הפנים, עם האחראי על כל הנושא של הוויזות מארצות הברית,

ולדעתי אין טעם לסחוב עוד. משרד הפנים צריך להתכונן לעניין. משרד הפנים צריך להחיל את הסיכומים. ולכן הוועדה צריכה לקבל את הפטור מהנחה.

תודה. מי בעד הפטור, בבקשה? שבעה בעד. מי נגד? בטח שאני אהיה נגד. מי נמנע? הצבעה אושר. טוב, הפטור התקבל. אני חושב ששווה רוויזיה על זה, לא? זו החלטה שלך. אנחנו לא מתערבים בהחלטות של האופוזיציה. אני לא יודע - - - טוב. אנחנו עוברים לנושא הבא. כמה חברים קבועים היו בדיון? לא צריך. אה, שנייה-שלישית, כן. אז רוויזיה. היית שואל אותי לפני זה, הייתי עושה לך את זה בכיף. רוויזיה.

בבקשה, נאור ביקש. אתה ביקשת, נאור?

ביקש. גם זאב וגם נאור ביקשו רוויזיה. אני נותן לנציג ועדת הפנים השני לחשוב על עמדתו בנושא. ב. קביעת ועדות לדיון בהצעת החוק הבאות: 1. הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)

שינוי או סיום תוכנית הטבות בנקאית), התשפ"ג 2023 (פ/2871/25) אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות - - - כל אחד בנפרד. הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)

ההמלצה של הלשכה המשפטית לוועדת הכלכלה. מה האפשרויות שעלו במליאה?

מיזמים ציבוריים ועוד, כנראה גם ועדת הכלכלה הייתה. המלצת הלשכה המשפטית: ועדת הכלכלה.

הבנתי שיו"ר ועדת הכלכלה הסכים.

ועדת מיזמים היא ועדה שמטבע הדברים לוקחת - - - אבל מה קשור חוק בנקאות

תמיד עשיתם את זה עם סיבות. לא עושים את זה. אבל בסדר, זכותך להעלות את הדברים. ישיבה תקדימית.

פעם ראשונה. לא, זו הזיה. זה חוק הבנקאות (שירות ללקוח). איך זה קשור למיזמים תשתיתיים. זה מיזמים לאומיים, לא תשתיתיים. אם זה היה תשתיתיים יכול להיות: מיזמים ציבוריים, תשתיות, רפורמות. אפשר להקריא את ההגדרה של הוועדה הזאת כשהיא הוקמה פה? תיגש לפרוטוקול כשהוקמה הוועדה. לא, נמצאת פה היועצת המשפטית. הרי זה קשור לדיון.

בסדר, אין בעיה. בבקשה. קודם כול ברור שזה לא קשור. זה חוק של ועדת הכלכלה.

לא, אני לא אמרתי שזה קשור. לא נגעתי. אמרת שאתה בקשר עם יושב-ראש הוועדה. זאת בקשת יושב-ראש הוועדה. יכול להיות שהוא גם דיבר איתך על זה, אני לא יודע. לא, הוא לא דיבר. יש בקשה, אנחנו מבצעים את הבקשה. אין שיקול דעת? יש שיקול דעת. חברי כנסת עכשיו ישקלו ויחליטו אם הם - - - תהיה הצבעה. לא, כי השלב הבא יהיה לוועדת הסמים. יש כל מיני אופציות שאפשר לשלוח את חוק הבנקאות. אגב, אתה יודע כמה צריך ליזום בשביל להעביר חוק על הבנקאות? זה מיזם לא פשוט לטפל בבנקאות. דווקא לא שמתי לב בחוק ההסדרים שזאת הייתה עמדתה של הקואליציה. קודם כול בחוק ההסדרים יש את חוק השקיפות, שיש לי הצעת חוק כזאת, והם הביאו אותה בחוק ההסדרים.

יש לי עוד כמה חוקים שכבר עולים בזמן הקרוב, גם על הבנקאות. הוועדה למיזמים ציבוריים הסמכויות שלה מתמצות בשתי מילים: עבודות ציבוריות. נו, בנקאות זה לא עבודה ציבורית?

ברור שלא קשור. הינה, היועצת המשפטית אומרת.

בנקאות זו לא עבודה ציבורית? נו, בחייך.

אני באמת שואל אותך: מי נכנס לשם אם לא הציבור? טוב, אתה רוצה להוסיף עוד משהו, זאב?

אני מנסה להבין למה, מה הסיבה - - - עזוב, אם לא הבנת עכשיו, אתה לא תבין גם עוד עשר דקות. אתה מסכים איתי? אתה לא תוכל להבין. זה לא קשור אבל זה לא בלתי אפשרי.

אומרת היועצת המשפטית: זה לא קשור אבל זה לא בלתי אפשרי.

הכול אפשרי, גם ועדת סמים זה אפשרי באותה מידה.

טוב, יש עוד מישהו שרוצה להוסיף? מי בעד? מי נגד? שישה בעד. מי נמנע? הצבעה אושרה. עבר. רוויזיה תהיה בשעה - - - מישהו ביקש? לא, על הקודמת. תהיה בשעה 10:20. זהו?

הפרוטוקול - - - לא, יש עוד. נראה לך כל כך מהר ישחררו אותך? אלקין לא משחרר כל כך מהר. 2. הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מספר בתי אב ביישוב קהילתי), התשפ"ג 2023

הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מספר בתי אב ביישוב קהילתי), התשפ"ג, של חבר הכנסת יצחק קרויזר. היה ככה: הייתה בקשה לוועדת הפנים

ועדת המדע והטכנולוגיה, וההמלצה של הלשכה המשפטית ועדת החוקה,

מיזמים ציבוריים.

אנחנו עושים את זה משהו ציבורי, אמרתי לך. למה? כי עבר לשם נושא דומה. זו הסיבה היחידה. אחרת לא היינו לוקחים את זה למיזמים. בגלל שניצלו שלא הייתי פה והעבירו את זה למיזמים, אז אנחנו עכשיו גם הולכים על זה. גם זה הזיה. מה הזיה, שאני פה? אני נמנע בגלל מה שאמרת. למה, מה קרה? אני מבין שדעתך נגד. לא, דעתי לא נגד. דעתי נוחה. אם זה כבר שם, אני ממשיך עם זה. אוקיי, מי בעד ההצעה להעברה למיזמים? אגב, לפי הייעוץ המשפטי לאן זה היה צריך להגיע? אמרתי, החוקה, חוק ומשפט. מי נגד? שניים נגד. מי נמנע? הצבעה אושרה. גם זה עבר למיזמים. 3. הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון, הזכות להיבחר), התשפ"ג 2023 (פ/3343/25) אני עובר לסעיף ב3. הצעת חוק הרשויות המקומיות,

המלצת הלשכה המשפטית זה לוועדת הפנים והגנת הסביבה. היה מישהו מהאופוזיציה שביקש שזה יהיה לוועדת החוץ והביטחון. אנחנו מקבלים את דעתו של חבר הכנסת - - לא, ביקשתי נגב וגליל. - - שאומר, שמה שבדרך כלל הלשכה המשפטית רוצה, אז אנחנו רוצים הפעם להיות איתו. אני אישית ביקשתי במליאה נגב וגליל.

הוועדה פה לא מחויבת למה שהוצע - - - אני יודע, אבל אני חושב שיש פה בעיה בפרוטוקול.

אפשר.

דברי בשם עצמך. זה לא הנושא לדיון. יש גבול לדמגוגיה - - - חברת הכנסת גוטליב, נאמת פה נאום חוצב להבות נגד החוק הזה. אני התרשמתי והשתכנעתי ממך, והצבעתי כמו שאמרת, רק חיפשתי את השם שלך בפלט ההצבעה - - - בלי טובות. זאב, זה לא נושא הדיון. אני רוצה רק לומר כאן לכל מי שנמצא פה, גם לחבריי מהקואליציה: לא שאני רוצה להיות צודקת, אבל נדמה לי שאת הצעת החוק הזאת תסירו מסדר-היום,

לאור מה ששמעתם בערוץ 13. מה נסגר אתכם? מה שמענו? תודה. אז תצביעי פעם אחת נגד. טלי, את מסתכלת על ערוץ 13?

לא, זה לא בסדר. אז תצביעי נגד פעם אחת, טלי.

נדמה לי שמוטב להסיר את הצעת החוק הזאת. ראיתי אתמול שוואטורי אמר שמסתכלים רק ערוץ 14. מה את עכשיו מסתכלת על ערוץ 13? מתן, אני לא מתבדחת. אני לא מבינה, יש משהו מצחיק ומבדח בהצעת חוק כזו?

מי בעד ההצעה להעביר את זה לוועדת הפנים והגנת הסביבה? רגע.

מה זה "מי בעד"? אבל צריך להיות דיון על זה.

אי-אפשר. זאב, בבקשה. באמת, זה כאילו כבר - - - זה הזיה. זו פעם ראשונה שזה קורה. פעם ראשונה שזה קורה. אצלי זו פעם ראשונה שזה קורה. ניסיון לזרוק את זה ככה מהיר. ממה אתם מפחדים? מפחדים מדיון? חברת הכנסת גוטליב רוצה להגיד את עמדתה. אל תדבר בשמי. הקול שלי הוא שלי. אני דווקא לא מתכוונת לחזור על זה. זאב, לגופו של עניין, בבקשה. לגופו של עניין אני חושב שמדובר איך קראת לזה? הצעת חוק מושחתת, נכון? לא. את המילים הגדולות אני משאירה לך. אני קראתי לזה הצעת חוק עם ריח רע מאוד, וריח של שחיתות.

ואני מסבירה ומבהירה: הייתי נגד זה, אני מקווה מאוד שזה לא יגיע לקריאה ראשונה. זה לא לכבודנו כולנו, ימין ושמאל, דרך אגב. קודם כול את צודקת. אין צורך.

כבר דיברנו על זה מספיק. זאב, דו-שיח אני לא מאשר. אבל זה לגופו של עניין.

לגופו של עניין לאן זה צריך לעבור, לא מה ההצעה. לא, זה לגופו של עניין.

גופו של עניין, האם להביא את זה לוועדת הפנים או לוועדת החוץ והביטחון? אני מוכן לתת לך אופציה לנגב גליל. בדיוק, זה הדיון. קודם כול אנחנו הצענו,

נגב גליל, כי היוזם לא מסתיר שזו הצעת חוק שנועדה לעיר מסוימת, למטרה מסוימת, לבחירות מסוימות. למה נגב גליל?

כי הוא אמר שזה חוק טבריה. יושב פה היוזם, אמר שדחיפות הטיפול בהצעת החוק קשורה לטבריה.

שמה יודעים לחוקק חוקים. בואו, תעבירו לחוקה. קשורה לטבריה. אז אפשר נגב גליל. אלקין, תעבירו את זה לוועדת החוקה, שמה יושבים משפטנים. אנחנו יודעים איך מחוקקים, מה הכללים, איך עושים. נעשה את זה שם בצורה מיטבית.

נראה לי הכי טוב. אז תצביעי פה נגד העברה לוועדת הפנים. אני לא מצביעה נגד, נשמה. אה, הבנתי, את רק מדברת נגד. אני לא חברה בוועדה הזאת. מותר לך להצביע. אני אגלה לך סוד. אה, אני יודעת שמותר לי להצביע, נשמה. אני מחליפה ולא מצביעה. אז זו בחירה שלך. יש כן רוב מספיק גם בלעדיי. זו הבחירה שלך.

אגב, גם במליאה מותר לך להצביע נגד.

אני מבין שאתה לא רוצה לדבר - - - לא,

מה חדש? אין מה להגיד. תצביעו על זה. באמת, סתם קשקושים. קשקשת ברשת קוראים לזה. נכון, מתן, המפקד? אני לא מצליח. טלי.

אז את רוצה שנחכה רגע?

לא, תישארי פה איתנו, חברת הכנסת גוטליב. תעשי טובה. משעמם פה בלעדייך. אני סומכת עליך, מתן. בבקשה, אלקין. אז אני אומר שחוץ מהאופציות שאתה הצגת יש עוד אופציה.

ישב פה היושב-ראש הקבוע של הוועדה הזאת בדיונים בחוק ההסדרים, וחוקים שהוא חשב שאין להם מקום,

הוא אמר: אני קובר את זה פה בוועדת הכנסת, אני לא מעביר את זה לשום מקום. לפי דבריה של חברת הכנסת גוטליב, באמירה כל כך חריפה על החוק הזה, שנודף ממנו ריח של שחיתות אם אני מצטט נכון הפעם, חברת הכנסת גוטליב, הדבר הנכון לעשות זה לעשות מה שאז עשה יושב-ראש הוועדה הקבוע. מה לעשות? להשאיר את זה בוועדת הכנסת עד - - - מה שאמרת, לקבור בוועדת הכנסת, אז מתן כהנא לא יוכל להיכנס, כי זה בית קברות יהיה. אדוני, אני רוצה פה להדגיש לוועדה שאני לא כהן מאז גיל 25. בית הדין הגבוה קבע שהמשפחה שלי לא כוהנים. אני יכול להיכנס גם לבית קברות, הכול בסדר. אבל כץ הוא כהן צדק - - - אבל הוא כבר קבר פה חוק אחד. אולי תבוא פסיקה הפוכה, תמתין כמה ימים.

לי. בוודאי ובוודאי זה נכון בנסיבות שדיברה עליהן חברת הכנסת גוטליב, ואני לא יודע לבדוק אם זה נכון או לא, אבל מן הסתם זה ראוי לבדיקה. היא הודיעה פה בדיון הקודם, שלפי המידע שמצוי ברשותה יש חקירת להב על החוק הזה.

מה זה קשור - - - אם יש חקירת להב, והיא הזהירה פה את חברי הקואליציה לחשוב פעמיים לפני שהם מצביעים בעד, מתוקף ההשלכות האפשריות שיכולות להיות, והזימונים לחקירה שמתבצעת. כשזה המצב, אז הנכון הוא להמתין טיפה עם ההצבעה, להבהיר את הנסיבות האלה. אם באמת תיפתח חקירה אנחנו נעביר את זה לביטחון לאומי. חברת הכנסת גוטליב שנפתחה חקירה.

תודה. אגב, אני הייתי שמח, לפני שאנחנו מחליטים באיזו ועדה זה נידון, באמת לקבל תשובה: נפתחה חקירה או לא נפתחה חקירה? תודה. אז יש תשובה? אני לא יודע. אני לא מעורה בלהב. תודה רבה. אני רוצה לעבור להצבעה. מי - - - התייעצות סיעתית. אבל עברתי להצבעה. לא. כל פעם זה קורה. אמרת "אני רוצה לעבור".

אין בעיה. חמש דקות. אנחנו לא נתווכח על קטנות עם אלקין. (הישיבה נפסקה בשעה 09:59 ונתחדשה בשעה 10:04.) תודה רבה. אני עובר להצבעה. מי בעד ההעברה של הצעת החוק - - - שנודף ממנה ריח של שחיתות, כדבריה של חברת הכנסת גוטליב, חברת סיעת הליכוד. אני מאוד שמח שאתה מצטט כל פעם את חברת הכנסת גוטליב. זה מראה שיש לך געגועים לליכוד, וזה בסדר. היא לא נמצאת פה, אז מישהו צריך להגיד דברים בשם אומרם. מי בעד העברה לוועדת הפנים? שישה בעד. מי נגד? מי נמנע?

הצעת החוק עברה לוועדת הפנים. ג. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "הפסקות חשמל בערב שבת ברחבי הארץ", של חברי הכנסת יעקב אשר, יונתן מישרקי, יוסף עטאונה וואליד אלהואשלה אנחנו עוברים לסעיף ג: קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "הפסקות חשמל בערב שבת ברחבי הארץ", של חברי הכנסת יעקב אשר,

יוסף עטאונה וואליד אלהואשלה. במליאה ביקשו הוועדה המיוחדת לזכויות הילד,

ועדת הכלכלה, כי היא מטפלת בחברת החשמל, וועדת הפנים והגנת הסביבה, כי בעצם כל החשמל נמצא בכל הפנים וגם בהגנת הסביבה של מדינת ישראל. ולכן אנחנו מבקשים שזה יהיה לוועדת הכלכלה,

ואצל דוד ביטן תמיד החשמל

אז אם כבר החליטו להפריד למה צריך למזג? זה לא מיזוג של חוקים דומים, זה משהו אחר. זה איחוד מחדש של מה שהוועדה הזאת החליטה לפצל.

כי זה מה שהוועדה החליטה, לדון בהם ביחד. לוועדה יותר נוח ויותר ענייני לדון - - - אבל ועדת הכנסת כבר דנה בזה, וברוב קואליציוני. אתם הצבעתם בעד לפצל את זה לשניים. אז מה השתנה? מה השתנה? שהיושב-ראש ביקש. הוא ביקש לשקול את זה עכשיו פה. העלית את הטיעון שלך, החברים עכשיו שוקלים, והם יחליטו. מלכתחילה בחוק ההסדרים זה היה באותו פרק שעניינו ייעול הליכי - - - לא, כל חוק ההסדרים היה חוק אחד. לא, זה היה באותו פרק. אז אנחנו עכשיו מבקשים בחזרה - - - זה היה באותו פרק. כאן הוחלט לפצל. לפצל את זה. אם אתה זוכר, בגלל שישבת באותו יום, וביקשת כמה שפחות חוק ההסדרים, והתחשבנו במה שביקשת כחלק מזה.

לא, כי פיצלנו חלק מהדברים בחוק ההסדרים. אז אחרי שפיצלנו, עכשיו אנחנו מבקשים למזג זאת בחזרה, על מנת לייעל תהליך החקיקה, ושזה יהיה בבת אחת, כדי שלא תגיד אחר כך: למה הבאנו את זה עוד פעם? אז אנחנו עושים את זה פעם אחת. שם זה ברור, שזה חוקים דומים. זה אותו חוק. גם הפעם החוק הוא חוק טוב, ואז אנחנו נראה בוועדה עד כמה הוא טוב. לא, זה לא עניין של טוב או לא טוב. לא, ככה אמרת. לא, אמרתי: שם זה אותו חוק, בבקשה השנייה, ושזה מיזוג רגיל. פה זה סעיפים שהם שונים לחלוטין. זה פשוט משהו שהוועדה הזאת החליטה לדון כשני חוקים שונים, עכשיו היא מחליטה - - - מכיוון שהוציאו אותו אז בצורה טכנית בחוק ההסדרים, לאחר שעבר חוק ההסדרים והתפנתה הוועדה, הפעם אנחנו מבקשים לחזור לאיך שהוא הגיע ולאחד אותם. אני מבקש לעבור להצבעה.

הבקשה הראשונה למיזוג? מי נגד? מי נמנע?

הבקשה עברה. תשאל מי לא השתתף בהצבעה. מי לא השתתף בהצבעה? הוא אפילו לא שם לב. אבל היה כזה. ובקשה נוספת למיזוג, 1. פרק ו' (פסולת בניין) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני

2. הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון,

של חה"כ זאב אלקין

עוברים לבקשת מיזוג נוספת.

יש בזה גם סוג של פשרה.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושרה. אושר פה אחד. אנחנו יוצאים להפסקה, נחזור ב-10:20 לבקשת הרוויזיה. תודה רבה. (הישיבה נפסקה בשעה 10:12 ונתחדשה בשעה 10:20.) אני מחדש את הישיבה. דנים על הרוויזיה שהגישו חברי הכנסת אלקין ונאור שירי. חבר הכנסת אלקין, אני מאמין שאתה רוצה לנמק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מדובר על הבקשה, בעיניי היא לא נכונה. אני אמרתי את זה גם במהלך הדיון. אין שום הצדקה. ומהדברים של הממשלה כאן לא השתמע שזה הנושא האחרון שנשאר במשא-ומתן מול האמריקנים בנושא של פטור מוויזות, ולכן אין סיבה לקחת מחברי הכנסת את הכלי המינימלי שלהם כדי ללמוד את הצעת החוק, את ה-24 שעות שהתקנון מקנה להם. הממשלה פה מרצונה ויתרה על בקשה לפטור מחובת הנחה בקריאה ראשונה, עיכבה את תחילת קידום החקיקה בשבועות שלמים. אז אחרי שהממשלה מעכבת בשבועות שלמים, אין סיבה שחברי הכנסת לא יקבלו אפילו 24 שעות. ואני מציע לך גם לשקול את זה שוב, כי כדאי לכנסת להגן על הזכויות שלה. היום אחד בקואליציה, אחר כך אחר. הפטור מחובת הנחה לקריאה שנייה ושלישית הוא כלי ששמור לנסיבות מיוחדות, והן אינן מתקיימות במקרה הזה.

רק לדברך, שוחחתי עם השר משה ארבל, ואחד מחברי הכנסת מהאופוזיציה הוא ביקש שלא לנקוב בשמו, אבל אני גם יודע מי זה פנה אליו אז ואמר לו: תשמע, למה החוק עכשיו?

זה חלק מההערות והבקשות של ארצות הברית. תיגש לדבר איתם. הוא אמר לו: תן לי את הזמן לדבר איתם. אגב, הוא לא חזר אליו עם התשובה. כי התשובה הייתה שזה - - - לא, אותו חבר כנסת לא חזר אליו. אני מדייק. ונמצא פה גיל, נציג של משרד הפנים, והוא אומר לנו, שזו הצעת החוק האחרונה - - - הצעת חוק כן, יש עוד הרבה נושאים - - - יש עוד כמה דברים שנסגרים. ברגע שהם רואים שהעברנו חקיקה, הם יעבירו את הכול.

אבל לקחתי את הדברים שלך לתשומת ליבי, ואתה רואה שגם עשיתי שיחה. ובאמת מתוך כובד ראש אני מבקש להצביע על הרוויזיה.

אין לך התייעצות סיעתית ברוויזיה.

תמיד יש. - - - לא. אז זה רק פה. הינה, ייעוץ משפטי אומר לך שיש. ברוויזיות בדרך כלל אין.

אבל אני אומר לך שאני מטייל קצת בוועדות,

בכל מקרה, 10:27 אנחנו נעשה פה את ה - - - אבל אני רק אומר לך, ברוויזיות - - - 10:27 ו-47 שניות. (הישיבה נפסקה בשעה 10:22 ונתחדשה בשעה 10:27.) אני מחדש את הישיבה,

להצבעה על בקשת הרוויזיה, דיון מחודש בהצעת החוק, לקבל עליה את הפטור. מי בעד הרוויזיה? שניים. מי נגד?

מי נמנע?

אז הרוויזיה לא התקבלה, נדחתה. יש בקשת רוויזיה של יושב-ראש הוועדה על הצעת חוק הרשויות המקומיות. אנחנו נודיע מתי יהיה הדיון על הרוויזיה. אם הוא ביקש, אז אני מצטרף אליו לבקשה.

אתה תמיד אחרי הטובים. אם ככה, בינתיים הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30.